בוקר טוב לכולם. היום יום שלישי כ"ח באדר תשפ"ב ה-1 במרץ 2022, אני מתכבד לפתוח את הדיונים של הוועדה לענייני פיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים. על סדר היום הוא המשך התוכניות המפורטות בישובים הדרוזים. אני פותח דווקא ביום הזה, ביום שבו הכנסת מציינת, יום לציון תרומתה ופועלה של העדה הדרוזית. בחרתי דווקא ביום הזה לעסוק בנושא הכי חשוב והכי כואב להתפתחות הישובים הדרוזים והצ'רקסיים, שזה למעשה התכנון המתארי והתוכניות המפורטות כהמשך לדיון שהיה בשבוע שעבר והמשך לסדרת דיונים כאן בוועדה, שעניינם הם פיתוח הישובים והצ'רקסיים. זאת למען קידומו והאצתו של תהליך התכנון והפיתוח. אני חושב שאין סמלי יותר מזה, על מנת לציין את היום הזה בכנסת. את שאר הדברים אנחנו נגיד במלאה ובוועדות השונות, אני מניח שעוד ועדות יעלו את נושא תרומתה של העדה הדרוזית בכנסת. אנחנו מוצאים תמיכה ואהדה ממרבית חברי הכנסת בנוגע לנושאים של החברה והעדה הדרוזית. את זה ראינו ובא לידי ביטוי בהצעת חוק על העדה הדרוזית, שקיבלה תמיכה ממרבית חברי הבית וכמעט ללא מתנגדים. אין לי ספק שהתמיכה הזו תמשך, ואני מקווה שהממשלה אכן תעמוד בהתחייבות שלה כלפי החברה הדרוזית וכלפי הישובים הדרוזיים, כפי שזה בא לידי ביטוי בהחלטות הממשלה הנוכחית וגם בהחלטות של ממשלות קודמות. על מנת שזה יתבצע אנחנו כאן חברים, אנחנו כאן על מנת לעמוד על המשמר, על מנת לוודא יישום החלטות הממשלה בוועדה ובדיונים השונים. הוועדה תמשיך לפקח ולעקוב מקרוב אחרי ביצוע החלטות ממשלה בשטח, מול השטח עצמו, מול הרשויות ומשרדי הממשלה. הראייה לכך שמדיוני הוועדה בנושא התכנון, משרד האוצר ומשרד השיכון יחד עם הרשות לפיתוח הישובים, מחשבים מסלול מחדש בנושא התקציב לתכנון הישובים הדרוזים. ככל שאנחנו נציף נושאים כואבים ובעיות שמחייבות פתרון, ככה אנחנו נוכל עם הכלים האלה ללחוץ כדי שנוכל לקדם את הישובים כפי שמוגדר במטרות הוועדה. אם אני חוזר לסדר היום, כפי שאמרתי, אנחנו נכנסים לתכנון המפורט, ואני אומר כאן מראש לראשי הרשויות שנמצאים איתנו בזום, הדיון יתחלק. כל דיון יהיה בקבוצה של מועצות, של רשויות. הפיקוח יציג כאן את תמונת המצב, מסקנות ולקחים, אנחנו את הסיכום הכללי נסכם בסוף כלל הדיונים, סיכום קצר לאותו ישוב.

את הסיכום הכללי לכלל הישובים, ובסופו של דבר ייצא סיכום, אני אומר את זה כאן לראשי הרשויות בעיקר, שיכין את כל הנתונים והכלים שהוועדה מצליחה לארגן ולעשות, על מנת שיהיה להם כלי שתוכלו להשתמש בו ברשויות וככלי תומך תכנון. אנחנו גם במרכז למחקר של הכנסת עושים עבודת איסוף והכנה של חומר ונתונים שיוכלו לעזור לכם בהמשך.

בדיון הראשון אנחנו מדברים על הישובים הבאים, ג'וליס, אבו סנאן, סאג'ור,

אל-אסד, כפר כמא, מי שיהיה מהם, ישמע את הנתונים מהפיקוח ולאחר מכן ראש הרשות או נציגו יתייחס וככה נוכל להתקדם. אז אני רוצה לאחל לכולנו באמת דיונים פוריים,

מאוד מאור נכון, ערכי וסמלי, כמו שאמרתי, לעסוק בזה דווקא ביום הזה. בלי שום קשר, אנחנו עוסקים בנושאים של הישובים הדרוזים כמו שמעולם לא עסקה כנסת ישראל בנושא הזה. בבקשה, אנחנו יכולים להתחיל. ירון טוראל מרשות האכיפה, נתחיל עם עין אל אסד. בבקשה, מי שפותח הוא רשות הפיקוח, ייתן את תמונת המצב ואחר כך נתייחס לכולם.

אני אדריכל לרשות האכיפה. אני שמח להתחיל עם עין אל אסד, הישוב הצעיר ביותר והקטן ביותר מבין הישובים הדרוזים. אני אפתח להגיד שנראה לנו שברמה התכנונית, עין אל אסד די מסודרים. יש לישוב תכנית מתאר שאושרה ב-2018, תכנית המתאר הזו מייצרת עוד הרבה מאוד יחידות דיור, פוטנציאל שצריכים כמובן לממש אותו בתוכניות מפורטות, אבל עוד נשאר לה עודף של שטחי קרקע לפיתוח מתכנית קודמת.

יש יותר שטחים כרגע לפיתוח מאשר הצורך, תכנית המתאר מגדילה אותו עוד יותר וכבר עכשיו אנחנו יודעים שמשרד הפנים, מינהל התכנון עובד כבר על שתי תוכניות מפורטות להגדיל עוד יותר את מלאי. במילים אחרות, לעין אל אסד יש פתרונות תכנונים הרבה מעל ומעבר לצורך בחמש השנים הקרובות, שזה טוב וככה חשוב שזה יהיה, זה נכון וזה ראוי כמובן כרשות האכיפה אין לנו שום ממצאים לגבי עבירות בנייה בעין אל אסד. זהו. אתה אומר שאין ממצאים בנוגע לעבירות בנייה? כלומר אתה אומר לי שיש כאן ישוב, שאומנם הוא קטן, מבחינה תכנונית, התכנון נותן מענה אל מול הצורך ואין בעיות קריטיות בנושא התכנון. בבקשה, יושב ראש הוועד. קודם כל, נכון שאישרו לנו תכנית מתאר באוגוסט 2018, אבל בתכנית המתאר הזו לא לקחו מספר רב של פרמטרים שהם מאוד מאוד קריטיים וחשובים. דבר ראשון, רוב האדמות שנכנסו לתכנית המתאר הן לא שייכות לתושבי עין אל אסד. אני יכול להגיד בלב שלם, יותר משמונים אחוז מהאדמות שנכנסנו למתאר הן שייכות לבעלות זרה. עבדאלה, כאשר אתה אומר בעלות זרה למי אתה מתכוון? לבית ג'אן,

אפילו ירכא, כל מיני אנשים שהם לא תושבי כפר עין אל אסד. לכן, נכון שיש לנו תכנית מתאר, אבל היא לא עונה בכלל על הדרישות. העשרים אחוז שנותרו, אני יכול גם להגיד יותר משבעים אחוז מתושבי עין אל אסד, לא נהנים מהעשרים אחוז האלה.

תכנית המתאר הזו כמעט ולא נותנת מענה לאוכלוסייה גדולה מאוד בכפר. רגע, שאלה מעניינת, בסופו של דבר, אמרת את מה שאמרת לגבי הבעלות הפרטית על הקרקע,

אל מול התושבים מה שנשאר בתכנון זה לא נותן מענה? אדמות מדינה, אין לכם שם מבחינת שכונת חיילים משוחררים.

יותר משבעים אחוז לא קיבלו מענה בתכנית המתאר החדשה. מבחינת שכונת חיילים משוחררים,

אנחנו יותר משלושים שנה בצעיר אחד או חייל אחד משוחרר, לא קיבל מגרש. כל הצעירים שלנו והחיילים שלנו כולם בשנים האחרונות, אפילו יותר מעשר שנים אחרונות, הם נוטשים את הכפר והם משכירים להם דירות ובתים במקומות אחרים, כמו כרמיאל וכל מיני מקומות שכנים. אני אבקש ממינהל התכנון בסוף להתייחס גם לנושא של פיתוח התכנוני. תכנית המתאר הזו חולקה לאחד עשרה מתחמים. אנחנו כבר יותר מחמש שנים מתעסקים בשני מתחמים, שתיים ושלוש, אנחנו עוד לא סיימנו את התכנון הראשוני, אחר כך צריך לעשות תכנון לכל התשתיות, אחר כך צריך לבצע את - - - ברור, אנחנו מדברים כרגע על התוכניות המפורטות, לא תוכניות לתשתיות. להבנתך, מתי אתה מעריך שהתוכניות המפורטות שנמצאות אצלך, יכולות להיות מוגשות ונכנסות למסלול של תהליך היישור? יפה. בין מתחמים שתיים ושלוש, אני מקווה שעד סוף השנה הזו יהיו גמורים, ואז תהיה חלוקה של מגרשים. שאר המתחמים, יש שלושה מתחמים שרק עכשיו כאילו התחילו להניע אותם, אולי עוד שלוש ארבע שנים - - - הבנתי. דיברנו על זה בעבר. תגיד לי, מבחינה תקציבית, כמה חסר לך? מבחינה תקציבית יש לנו רק שלוש מתחמים ועוד השניים האלה, חמישה מתחמים ולשאר אנחנו צריכים תקציב. כמה? אנחנו צריכים לפחות עוד איזה מיליון וחצי שקל, על מנת להשלים התכנון של התחום וחלוקה. תודה רבה, בסדר גמור, מאה אחוז. תמשיך להיות איתנו. לא, אבל זו סוגיה אחת. אנחנו מוקפים כמעט בכל הכיוונים, מהצד הצפוני,

איפה שיש לנו את האדמות הפרטיות שלנו, של התושבים, הן מעובדות חקלאית, אבל הן היום נמצאות בסטטוס של שמורת טבע. כן הן שייכות לשמורת טבע, צריך לגרוע אותן וזה תהליך ארוך. בסדר, אבל צריך להתחיל לעשות את זה. מי שעושה את זה זה אתם מול המועצה שלכם. תציינו את זה גם בסיכום, בנושא הזה כל תכנון שנמצא מחוץ לתחום השיפוט של - - - זה בתחום השיפוט. הצד הצפוני נמצא בתחום השיפוט. הצד הדרומי חלק ממנו נמצא מחוץ לשיפוט, נכון ושם אנחנו צריכים להוסיף שטח למען שכונת החיילים משוחררים החדשה. בסדר, מאה אחוז. אני אומר, נושא התכנון מחוץ לתחום השיפוט, צריך לעבור תהליכים. אתם צריכים להתחיל את התהליך מול רשות שמורת הטבע, שזה תהליך אגב מסתיים כאן בכנסת ולא מסתיים בוועדה גיאוגרפית, על מנת לגרוע את השטח. עבדאלה, תמשיך להיות איתנו ותודה רבה ליושב הוועד עין אל אסד. אנחנו עוברים לישוב הבא, סאג'ור, קודם הפיקוח יציג את הנתונים ואז יושב ראש הישוב ג'אבר חמוד יתייחס. גם שם להערכתי אין בעיות של תוכניות והישוב יכול להיות דוגמה גם לאחרים. תכנית המתאר של סאג'ור, אפשר לראות אותה, היא די ישנה, היא מ-1991, אחת הסיבות לכך שלא ניתן היה לעשות תכנית חדשה, כי תכנית המתאר המחוזית הגבילה בעצם את ההתפשטות של אזור הפיתוח בסאג'ור. לאחרונה אושרה התכנית, שינוי לתכנית המתאר של מחוז צפון, והיא מאפשרת תכנית חדשה ואכן תכנית חדשה מקודמת בימים אלה על ידי מינהל התכנון. אבל,

מקודמות בסאג'ור כמה תוכניות חדשות שנותנות פתרונות במקביל לקידום של תכנית המתאר החדשה. הפתרונות האלה מאפשרים ביחד תשע מאות יחידות דיור, שזה נותן מענה די טוב לצרכים של הישוב. אני שמח להגיד שגם בסאג'ור, שאנחנו ברשות האכיפה, לא מצאנו עבירות בנייה שנה האחרונה. יופי, מסקנות, הם יכולים להוות מודל לחיקוי? אכן כן. בבקשה, ראש המועצה ויושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות,

התייחסות לסאג'ור ולדברים שנאמרו כאן? קודם כל, חן חן על המצב התכנוני.

אני מקווה שג'אבר שומע אותנו, כאשר אתה מבקר במשרד של ג'אבר אתה רואה על הקירות לא תמונות, תוכניות מפורטות וכוללניות והוא מדבר תכנון, חושב תכנון ועושה תכנון. בבקשה, ג'אבר. אני חייבת להגיד שסאג'ור מ-2014 ועד היום התקדמה בהרבה תוכניות להרחבה, אחרי ארבעים שנה שישנו קיפאון בתכנון.

רוצה לנצל את הזמן ולגעת בדברים החשובים,

אני הייתי שמח שמינהל התכנון היה מציג את המתאר שאושר בזמנו על ידי המועצה האזורית מרום הגליל והוועדה המחוזית בשנת 1991, באותו מתאר שאושר להלביש אותו על בתים שהיו

לפני המתאר המאושר גם הבתים בהיתר צריך להרוס בסאג'ור. שמעתם טוב, מה אני אומר? מי שמבין עניין מנסה לעכל גם את מה שאתה אומר. צריך לעכל את מה שאתה אומר, ברגע שיש תכנית שהיא בסוף הורסת - - - אז, ככה אני אפרט בשפת העם, סאג'ור הייתה שייכת למועצה אזורית מרום הגליל ולא הייתה פה מועצה

מה שקורה הוא שאז אומרים לך, אוקיי, הכביש צריך להיות שמונה או תשע מטר ואני לא יכול לעשות עוד,

אז מה לבוא ולהראות או להתגמש?

בקטע של אי גמישות תכנונית, ואני לא יודע מתי התוכניות האלה יאושרו או לא יאושרו. דבר שני, על מנת להשלים את כל הישוב, את כל ההסדרה התכנונית של הישוב, נותרו בסאג'ור עוד ארבע מתחמים ולזה כרגע אין תקציב, כידוע לכם.

גם החלטת הממשלה שכולם מתפארים שיש שישים מיליון, אגב אני יודע על ארבעים אני לא יודע על מה שישים לישובים הדרוזים, עדיין לא קיבלנו לצערי את ההרשאות.

אתה יודע מה התהליך הבירוקרטי, זה לאשר תב"ר, זה לצאת למכרז. אנחנו נגיע לאוגוסט, ספטמבר, במצב הטוב, ועוד נקום, ובסוף שנה יבוא מינהל תכנון ומשרד האוצר ויגיד שלא ניצלנו תקציב.

זה המצב נכון להיות, זה בסוגיה הזו. הסוגיה השנייה היא מטופלת וגם מינהל התכנון מכיר היא מסמך המדיניות, זה סלנג חדש ברמה התכנונית. כלומר, לא תכנית מתאר, אלא מסמך מדיניות, ובסאג'ור מינהל התכנון יזם מסמך מדיניות שהביא איזה שהוא צוות עב"מים, מבחינתי. הם יגידו לך שהיו דיונים במועצה, יגידו לך שיתוף פעולה והכל קשקוש אחד גדול. הצוות הזה שהוא בא, מסמך המדיניות שהוא בנה אותו הוא מתאים לקרקע המדינה, ואם עכשיו ניקח מה היא המשמעות של מימוש של מסמך המדיניות, אני צריך עכשיו בסאג'ור ארבע מאות מיליון שקל על מנת להפקיע קרקעות בהתאם לאותו מסמך מדיניות, שאני מתנגד לו בכל תוקף. כמה תקציב? על מנת לממש את המסמך המדיניות ולעשות רק את השביל הירוק הזה, שהם מפנטזים עליו, על קרקע פרטית, כן? על מנת להפקיע או לשפות את התושבים אתה צריך הרבה כספים.

אני גם לא מתכוון לקחת מתושבים דרוזים, אני מצהיר פה, כשלושים אחוז שצ"פ כאשר מאז קום המדינה לקחו ממנו כבר שישים אחוז הפקעה ללא פיצוי, אז אני לא מוכן לסלנג הזה. אין לי רגשי נחיתות, אבל אני לא מוכן לבוא לתושב סאג'ור ולהגיד לו עכשיו, אוקיי הפקיעו לך עשר דונם, כי לקחו את זה לאזור התעשייה כרמל, עכשיו ממה שנותר לך אני לוקח לך עוד שלושים אחוז ללא שיפוי. אז, המינימום הוא לתת שיפוי לתושבים - - - צודק. נגעתי פה בנקודה לא קשורה לסאג'ור, אבל בוא נתקדם. נכון להיות הבעיה של סאג'ור זה תמ"מ 2/ 9 שחונה במועצה הארצית. לצערי, המחוז נתן המלצות תוך התעלמות מדריסה ורמיסה צרכי המועצה. אני כראש מועצה, הנהלת המועצה ומהנדס המועצה, ואף הוועדה המקומית, מתנגדת להמלצה על תמ"מ 2/ 9 של הוועדה המחוזית, אבל הוועדה המחוזית עובדת באופן עצמאי. הדבר הזה מאוד מרתיח ומעצבן מאוד, ואני מאוד מקווה שמיכל מריל ומינהל התכנון כן יהיו קשובים וייתנו קרדיט להנהלת המועצה, למהנדס המועצה ולמחלקת ההנדסה ביעדים האסטרטגים לפיתוח הישוב. אם יש לי קרקע שאני מזהה שהיא פוטנציאל תיירותי, ויש כאלה במדינת ישראל מאות, ויבואו ויגידו לי לא, זה שיפוע, ולא יודע מה, ונוף, קרקע פרטית סלעית שאין בה שום דבר שקשור לטבע, לא עץ מיוחד, לא צמח מיוחד, לא מערת נטיפים ולא כלום, אז פשוט אין לי הסבר, חוץ ממדיניות. כלומר, מדיניות של התעלמות מצרכי המועצה. נכון להיום תמ"מ 2/ 9 חונה במועצה הארצית, אני מקווה מאוד שמינהל התכנון יצטרף להמלצה של הוועדה המרחבית ושל המועצה, ויאמץ את הבקשות והתיקונים שלנו שביקשנו בתמ"מ 2/ 9. זו הנקודה הכי חשובה כרגע מבחינתי, ומעבר לזה אני לא יודע למה אנחנו עושים ומחכים כל כך הרבה זמן, כמעט חודשיים וחצי, ועדיין אין הרשאות תכנון בישובים. אתמול שמעתי את השר במשרד האוצר ציין מספרים לגבי תקצוב ואי ניצול, אז אני חייב להגיד לחברי הכנסת ומי שנמצא שם בוועדת הכנסת, חבר'ה, לא לזלזל באינטליגנציה שלנו. ברגע שאתה מקבל הרשאה, עד שאתה מקבל אותה, כמה חודשים עד שאתה מקבל תב"ר ממשרד הפנים, עד שאתה יוצא למכרז והצוות תכנון יוצא לעבודה, ואז אתה מחכה לשבץ את התכנית שלך בוועדה המרחבית. אם ניקח את סאג'ור, לדוגמה, זה השר במשרד האוצר צריך לדעת, בוועדת בית הכרם, וזה גם מינהל התכנון יודע, שנה שלמה לא היו דיוני תכנון בוועדה המרחבית. אז מה עשו שנה שלמה? בגלל סכסוך בין המהנדס ליושבת הראש, שהיא סיימה את עבודתה וטוב שכך.

שנה שלמה הוועדה המרחבית לא יזמה ישיבות תכנון, מה עשה מינהל התכנון בעניין הזה? למה אני כתושב, הכנתי תכנית, אני רוצה לשמור על החוק, הכנתי תוכניות למגורים, להפקיד אותם בוועדה שכמעט שנה לא היו ישיבות תכנון ואף אחד לא עשה עם זה כלום. זה חמור מאוד. עזוב, אני יודע מה שאני אומר, אני גם לא מצפה עכשיו שמישהו יפתור את הבעיות,

מינהל התכנון יודע, גברת יושבת ראש הוועדה שהייתה, עסקה בכוחנות, ולא יודע מה, בגיבוי ארטילרי של מינהל התכנון, למה אני לא יודע.

חברים הבעיה של סאג'ור נכון להיום היא תמ"מ 2/ 9, ואני מאוד מקווה שמינהל התכנון ישים יד ביד יחד איתי, על מנת באמת לתת הזדמנות להמשיך את התנופה שקיימת בסאג'ור, תנופה של שכונת חיילים, שלוש מאות יחידות דיור מאוד מפורטת ושאושרה. אנחנו נמצאים בהליך מתקדם של איחוד וחלוקה, אבל זה לא מספיק. כרגע הבעיה שלי העיקרית והקריטית היא תמ"מ 2/ 9 ותקצוב על מנת להסדיר את המתאר המעוות. אני שוקל בימים האלה להגיש תביעה ייצוגית בשם התושבים שגרים בכרמל ובעכו, כי מפחדים לבנות קומה שנייה על קומה ראשונה שהיא בהיתר, בגלל עיוות של גורמי התכנון במדינה.

כבר ישבתי עם עורכי דין ויש תיק ואני מתכוון לעשות את זה. ברור לי, מאה אחוז. אני מודה לכם על הכוונות. עוד פעם, אני לא אומר את הדברים מתוך ביקורת, אלא אומר אותם מתוך כוונה ורצון שמישהו סוף סוף יקשיב לסאג'ור. אני כבר קדנציה שלישית, הרביעית בדרך ויש לי כוונה להזדקן בישוב הזה, כאשר אני צופה שהוא מתפתח כלכלית וחברתית. אנחנו גם יושבים שנקודה אסטרטגית על כביש 85. אגב, עוד סוגיה אחת, באזור התעשייה סאג'ור התוכניות הופקדו בוועדה המרחבית, אנחנו ממתינים לדיון בנושא, אני מקווה שגם בסוגיה הזו הוועדה המחוזית במינהל התכנון לא יקשו עלינו - - - זה מחייב את האישור של הוועדה המחוזית הארצית, אזור התעשייה? מי שיזם את התכנון הוא משרד הכלכלה, מי שתקצב את התוכנית זה משרד הכלכלה. זו עדיין אותה מדינה, אז אם יש שמאל לא מחוברת ליד ימין, מי אני שאחבר ביניהן? טוב, תודה רבה על הדברים, יושב ראש המועצה המקומית סאג'ור ויושב ראש הפורום, על הדברים גם המקצועיים. בחלק מהדברים כן חשוב שסאג'ור תהיה דוגמה בנושא התכנון, ההתעקשות, העקשנות להשגת היעדים, המטרות והנקודות שהעלית כאן. אני אומר לך ג'אבר, אנחנו נמשיך להיות עם היד על הדופק, לא נוותר לאף אחד עד שהכל יושג, עד שאנחנו בסופו של דבר נגיע לפיתוח שלם של הישובים ושירבו כמוך. אנחנו נשמע גם את מינהל התכנון הארצי לשתי הסוגיות שהעלית, נושא התקציב הנקודה ברורה. אני לא יודע אם שמעת אותי קודם, אבל אנחנו בסופו של דבר, משרד השיכון יחד עם הרשות לפיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים, מחשבים מסלול מחדש על הנושא של התקציב.

כולנו צודקים, כולם מדברים ואומרים שיש בעיה של תקציב ובאוצר אומרים שאין בעיה של תקציב, יש כסף לתכנון.

יש כסף לתכנון, בסופו של דבר, אותנו מודדים במעשים, בסוף הדרך מה קורה, האם מתקדמים והאם יש תקציב או לא. אז, אני מקווה שלשם אנחנו נגיע וביחד. תודה רבה. אני מבקש רק דבר אחד ברשותך, אם הם הולכים להתייחס לסאג'ור כרגע בוועדה, אני מבקש לא לנעול אותי. אם צריך להגיב, אני אגיב. מנהל תכנון, בבקשה. מיכל. בוקר טוב. אני אתייחס, קודם כל, לסוגיה הראשונה שג'אבר העלה, הוא מדבר על תכנית הסדרה בעצם.

קצת משתוממת על מה שאתה אומר, כי אנחנו התחלנו לקדם איתך תכנית הסדרה בתקציב של החלטה 929, התקדמנו יפה ובאיזה שהוא שלב שברת את הכלים ואמרת שאתה רוצה להעביר את התקציב למשרד השיכון, בגלל כל מיני סוגיות תקציביות שלא הצלחנו לקדם על פי הבקשות שלך.

אתה אמור עכשיו לקדם את התכנית הזו ויש לך תקציב ואני לא מבינה איפה זה עומד, מה הבעיה? למה אתה לא מקדם את זה? למה אתה לא ממשיך באותה נקודה שהפסקנו?

אני לגמרי מבינה את מה שאתה אומר, אני בעד הסדרה, אני חושבת שצריך לקדם את התוכניות לגרעינים הוותיקים שבהם יש סתירה בין התכנון - - - מיכל, מי אחראי על הקידום של ההסדרה בגרעין של כל הישובים? כרגע התקציב נמצא במשרד השיכון והוא יכול להמשיך לקדם את הגרעין של הכפר עם אותה תכנית שהתחלנו לקדם. טוב, אני מקווה שאמין יתייחס לזה. יכול להיות שצריך עוד תקציב על מנת להרחיב, הכל בסדר, יש לכם את התקציב הזה, אני לא מבינה למה אתם לא מקדמים את זה. יש גם מתכנן, אני לא יודעת איפה זה עומד. זה דבר אחד. לגבי מסמך המדיניות, נמצא פה איתנו ינאי מלשכת התכנון המחוזית. להבנתי, המסמך הזה קודם יחד עם המועצה. היה איזה שהוא נתק של שנה, בסופו של דבר, ראש המועצה הסכים לקדם את התכנית הזו ולהביא את זה לשינוי תמ"מ. זה אכן הגיע למועצה הארצית, אבל שם הוא הביע התנגדות מאוד מאוד קשה, ולכן זה נעצר. לא רצו לקדם את התכנית הזו בניגוד לעמדה של ראש המועצה ושם זה נעצר,

אבל, אני מציעה שתשחררו לינאי את המיקרופון, הוא זה שליווה את התכנית מטעם לשכת התכנון של מחוז צפון, והוא יכול לתת קצת יותר פרטים בעניין הזה. ינאי נוימן. ינאי איתנו? כן, תודה רבה. אז, לגבי מסמך המדיניות, אנחנו בעצם היינו חלק מההכנה שלו, שנעשה בשיתוף פעולה מלא או אפילו בצורה מלאה יחד עם המועצה המקומית. בעצם בין השנים 2017 ל-2019. ב-2019 הוא הובא בפני הוועדה המחוזית ואומץ על ידיה. אומנם היו חלוקי דעות, אני לא אגיד שלא היו חילוקי דעות, בעיקר אבל על החלק הצפוני של הישוב סביב פיתוח מתלול צורים, שאר האזורים היו כן מוסכמים עם המועצה ובעצם נוצר בסיס תכנוני לפיתוח הישוב. אני רוצה להדגיש שהדברים שנאמרו מקודם לגבי הפקעות מתוקף מסמך המדיניות. מסמך המדיניות הוא מסמך עקרוני, שעל בסיסו לא מיצרים שום הפקעות, הוא רק מצביע היכן כדאי לפתח ואיפה יהיה פיתוח חדש. על בסיס מסמך המדיניות הזה, בעצם הלכנו בעצם לכיוון של הכנת שינוי תמ"מ, וההמלצה של הוועדה המחוזית למועצה הארצית. השינוי תמ"מ הזה והפלטפורמה התכנונית היחידה, על מנת להכין שינוי תמ"מ כרגע לסאג'ור הוא מסמך המדיניות. כמו שאמרתי, המסמך אומץ על ידי הוועדה המחוזית, וכרגע אין בסיס אחר מושכל, מבחינה תכנונית, להכין על בסיסו השני תמ"מ. לכם ברור מה היא המשמעות התקציבית של יישום מסמך המדיניות? שמעתם את ראש המועצה או שאתם - - - כן, שמעתי את ראש המועצה. מסמך המדיניות נותן המלצות, הוא לא אומר שמחר בבוקר צריך לפתח X או Y, הוא כן נותן שלביות מומלצות שהיא גם מוגמשת. שוב פעם,

כלומר ניתן להכין תוכניות גם ששונות ממנו, ומראים למה בעצם הם שונים ממסמך המדיניות. זה מסמך מדיניות שאמור להתוות דרך תכנונית לישוב.

בוא לא ניקח את מסמך המדיניות כרגע כנושא לדיון, כי אנחנו רוצים להתקדם. לא, כי שאלת לגבי המשמעות הכלכלית של המסמך.

אתם אמרתם שהוא לא מחייב ואין לכם הערכה כלכלית לנושא או שאני הבנתי אותך לא נכון?

המסמך נותן אפשרויות ובמקביל אליו באמת נעשות תוכניות נוספות, כמו שמיכל אמרה, מתוכניות מבסיסו במינהל התכנון. זאת אומרת, זו הדרך, הדרך היא בסופו של דבר היא ללכת ולהכין עכשיו תוכניות המפורטות. שינוי התמ"מ נותן לסאג'ור אפשרות להתרחב.

צריך לומר, מסמך המדיניות לקח ישוב של כארבעת אלפים תושבים, זה נותן אופק לישוב של תשעת אלפים תושבים, כלומר יותר מהכפלה של הישוב. בסדר, חברים, הישובים האלה צריכים להתפתח. עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים לתכנן מהיד לפה, אנחנו בפער של שנים אחורה בתכנון, ואנחנו לא יכולים לתכנן אם לא נסתכל לעתיד. התכנון חייב להיות צופה פני העתיד להרבה שנים קדימה ולא לעשרים.

זה מה שראש רשות צריך לאשר, בסופו של דבר, ישוב מתוכנן לטווח של עשרים, שלושים שנה קדימה, על מנת שהבנים לא התעסקו עם מה שכרגע ראשי הרשויות מתעסקים. זו חשיבה מאוד מאוד נכונה. אתם מוזמנים לפתוח את מסמך המדיניות, הוא מפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון. ניתן לראות שהוא נותן אופק תכנוני מאוד מאוד רחב. בסדר גמור, אנחנו יותר מדי על מסמך המדיניות. תמ"מ 2/ 9 איפה הוא עומד? אז, התמ"מ לסאג'ור בעצם הוגש למועצה הארצית, ממתין שם לדיון בהכרעה - - - כמה זמן? הערכה של זמן. בסוף בסוף, צריך לתכנן את הדברים בלוחות זמנים.

זו הבעיה שלנו בתכנון, אין לנו זמנים שמתוחמים, אנחנו לא יכולים לתחם זמן ואז כל תכנון כזה יכול לקחת עשר או חמש עשרה שנים, בגלל זה גם אנחנו מחוקקים חוק לפיתוח הישובים הדרוזים כדי להגביל את כל ועדות התכנון והבניה בזמני תכנון. זאת משום שאחרת, הם יהיו במצב של עבירה על חוק במדינת ישראל. אז כמו שמיכל אמרה מקודם, שינוי התמ"מ היה יכול לקבל אישור להפקדה כבר לפני מספר חודשים, אבל ראש המועצה בא והתנגד אליו והוא ביקש להוריד אותו מהשולחן או לשנות אותו לגמרי.

הדברים מתעכבים ובסופו של דבר הוא נכנס לדיון נוסף. היה כבר דיון אחד, היה יכול להיות מוכרע בדיון אחד - - - אל תקחו אותנו אחורה, שאלתי שאלה מתי הדיון בתמ"מ. אני מדבר על שינוי התמ"מ. שינוי תמ"מ היה כבר בדיון אחד המועצה הארצית, והוא עבר לעוד דיון, מהסיבה של התנגדות ראש המועצה.

תמיד יהיה מה להתנגד ותמיד יהיה מה לדחוף, מתי תמ"מ 2/ 9 עובר במועצה הארצית לתכנון ובנייה? סליחה, קודם כל, אני בא מלשכת התכנון המחוזית, אני לא קובע את הדיונים במועצה הארצית, אז אין לי כרגע תשובה לעניין התאריך. אוקיי, הבנתי, בסדר. אנחנו סיכום נעשה בהמשך. ג'אבר, התייחסות קצרה, אם אתה רוצה? אני אגיב על השקרים שנאמרו פה וסליחה על הבוטות. יש לי פרוטוקול של הוועדה המחוזית בנושא מסמך המדיניות, אני מזמין אותך, ינאי ואחרים, לקרוא את העמדה של המועצה שם ויש פרוטוקול, תמליל. אני מקווה שאתם עושים לוועדה המחוזית תמלילים, זה דבר אחד. לא נעים להזכיר לך את האירוע החריג, עוד לפני שהגשנו את מסמך התמ"מ, בוועדה המחוזית יחד עם מר אורי אילן היו שם כמעט מכות, בסדר? אז אתה לא יכול להגיד המועצה הסכימה או לא הסכימה. דבר נוסף, מסמך מדיניות אין לו שום מעמד משפטי לעומת תמ"מ 2/ 9, אתה לא יכול לקחת משהו שאין לו מעמד משפטי ולהפוך את מה שכן יש לו מעמד משפטי, שהוא יהיה כפוף לדבר שנקרא מסמך מדיניות, המצאה הזויה,

אני את הצוות תכנון לא בחרתי בו, זה צוות תכנון שהוא, כביכול, כאילו שהוא עובד על קרקע מדינה. אני אשאל אתכם שאלה, מי חתום על מסמך המדיניות? אתם לא חושבים שראש עיר כאשר מגישים לו מסמך מדיניות הוא צריך לחתום עליו? האם אני חתום על מסמך המדיניות הזה שאתם אישרתם? תוציאו את הפרוטוקול של הוועדה המחוזית, של אותו דיון מכריע שדנתם שם בשלוש אופציות ומה הייתה עמדת המועצה ואתם פשוט התעלמת, לא רק מהמועצה גם בוועדה המרחבית. את הוועדה המרחבית אי אפשר להאשים בזה שיש לה אינטרס, הוועדה המרחבית יותר קרובה לפה ורואה את הדברים, גורמי מקצוע. אתם הלכתם ונעלתם כי ככה אמרו במינהל תכנון, כי ככה אמרה אותו פרופסור שקיבלה מיליונים שמעולם לא ראיתי אותה,

פעמיים ואחרי זה היא שלחה לי לפה מתלמדים וילדים, בסדר? אני אשאל אתכם שאלה, מסמך המדיניות שאתה מדבר עליו, אמרתי לפני כמה דקות, שכדי לממש אותו צריך כסף, אתם מחייבים לכל מפורטת שהמועצה מגישה שיפוי, מי חתם לכם על השיפוי להפקעה לאותם תושבים? מיכל, ציינת כסף או לא כסף, הכסף שכב אצלכם שנים. היה לכם בירוקרטיה אצלכם, בכלל שהורידו את מתחם שבע, למה את לא אומרת לי את כל האמת? למה את מאשימה את המועצה? אתם ואתם, זו דמגוגיה שקרנית. התקצוב היה למתחם שבע ואחרי זה התחלנו לעבוד על מתחם שבע שהמחוז אישר, בא מסמך המדיניות שאתם עשיתם ופסל את מתחם שבע, הרצחתם וגם ירשתם? זו חוצפה. ג'אבר, הדברים ברורים ואנחנו תיכף נגיע למסקנות. חשוב מאוד שבסוף יחד עם המנהל, ואני כבר פה מקדים את הסיכום ואני אומר, חייבים דיון דחוף ומהר, גם אם זה בוועדה הזו במיוחד עם כל גורמי התכנון ויחד עם המועצה המקומית סאג'ור, על הנושא גם של תמ"מ 2/ 9 וגם על מסמך המדיניות. זאת על מנת, לבנות תהליך ודרך להמשך. תודה רבה. אנחנו עוברים לישוב הבא, אבו סנאן. הצטרף אלינו חבר הכנסת עלי סלאלחה.

אנחנו כבר אחרי עין אל אסד, דיברנו על סאג'ור. בסך הכל, יש שם תהליכים טובים של התפתחות טובים בשני הישובים האלה. בדיון הנוכחי יש לנו עוד אבו סנאן, ג'וליס, ובית ג'אן שהוא בהמשך, בדיון הבא. חשוב מאוד שאנחנו נביא את הדברים האלה לידיעת הציבור, לחשוף את זה, לדבר על זה בשקיפות מלאה - - - זה מה שאנחנו עושים. בדיוק. זה מה שיביא את השינוי. אני פונה לכאן לכל אלה שמתהדרים, מדברים והבאנו ועשינו, שיפסיקו לדבר את הדברים האלה. הם לא מביאים את זה מהבית שלהם, לא מהסבא ולא מהסבתא, הם צריכים להתייחס לדברים ולתת אותם לטיפול המקצוענים, האנשים שבאמת יודעים לעשות שימוש.

אנשי הפוליטיקה, עשינו בשביל להגיע ליום הזה, עכשיו צריכים להניח, לתת למנהלת, להתחיל לעבוד במקצועיות ולשרת את הציבור נאמנה.

תודה רבה, דברים מאוד מאוד נכונים וזה התפקיד של כל אחד מאיתנו. בסוף, כמו שאמרתי תמיד, חבר הכנסת עלי, חומה בונים מלבנה ועוד לבנה ועוד לבנה, אנחנו שמים לבנה - - - אנחנו לשירות הציבור שלנו. כן, אנחנו עם אבו סנאן,

באבו סנאן מקודמת בימים האלה לקראת הפקדתה תכנית מתאר חדשה, גדולה ויפה שמאפשרת לישוב שיש בו סדר גודל של ארבעת אלפים בתי אב, עוד חמשת אלפים מאתיים יחידות דיור. כלומר, התכנית נותנת מענה ליותר מאשר הכפלת האוכלוסייה בישוב. התכנית עומדת ערב הפקדתה, היא קרובה מאוד להפקדתה, אבל במקביל לתכנית הזאת מקודמת בוותמ"ל תכנית של אחד מהמתחמים באותה תכנית המתאר.

תכנית המתאר עוד לא אושרה, אבל כבר בוותמ"ל מקדמים את אחד המתחמים ואת המתחם הגדול בצפון הישוב. לכמה תושבים? לכמה יחידות דיור, אתה יודע להגיד לנו? כן, שלושת אלפים שמונה מאות יחידות דיור. במתחם הזה?

תכנית גדולה מאוד ויפה מאוד, באותה תכנית אנחנו כבר מאתרים שבזמן שהמתכננים מנסים ליצר את התכנית אם לעשות עבירות בנייה, מופעים בשטח התכנון הזה כבר בתים שמיצרים עובדות ומחייבים את המתכננים לחזור ולתכנן שוב ושוב ושוב, מה שהגדרנו בישיבה הקודמת, אדוני יושב הראש, בתור עבירות מסכלות תכנון. אלו עבירות שמחייבות את המתכננים לעצור את העבודה שלהם ולהתקין ולתכנן מחדש, כיוון שהכל קשור בהכל, אלו טבלאות של איחוד וחלוקה, אלו תשתיות מורכבות וזה קורה - - - אני חוזר לשאלה ששאלתי אותך בדיון הקודם, במתחם הזה שמוגש לוותמ"ל, יש שם מצב של תכנית מסוכלת או שיש מבנים שיכולים לסכל את התכנון? אני מקווה שאתה קלטת את הכוונה שלי. האם בסופו של דבר כל התכנית צריכה חישוב מחדש על מנת להגיד אותה? או שצריך תיקון של מה ומי שניסה לסכל בבנייה שלו את התכנית? אני חושב שהתשובה שלי תהיה על הצד היותר מחמיר. התוכניות האלה, הסוג הזה של התוכניות של איחוד וחלוקה, מייצרות מאזנים בין כלל בעלי הקרקע ובכל התכנית כולה. ברגע שהמאזנים האלה מופרים ולו בהפרה קלה, אתה צריך לעשות מחדש את הטבלאות האלה. אתה לא יכול באזור נקודתי לפתור את הבעיה - - - בעיקר טבלאות איזון, ברור. אז אני ממשיך, בנוסף לתכנית שמקודמת בוותמ"ל מקודמות עוד תוכניות - - - שזה במסלול הרגיל בוועדות המחוזיות.

התוכניות האלה רובן מדובר בסדר גודל של מאות יחידות דיור והתוכניות האלה מקודמות. בנוסף, גם בחלק קטן מהן, לא בכולן, אבל בעיקר בוותמ"ל, אבל גם בתוכניות האלה אנחנו רואים עבירות בנייה שנוצרות. אנחנו מדברים על עבירות בנייה שנוצרו בשנה האחרונה והן מסתכלות את התוכניות הקטנות האלה.

בגדול, יש לכם הערכה של כמה עבירות בנייה כאלה, שיכולות להפריע לתכנון שיש באבו סנאן? בשנה האחרונה אנחנו גילינו חמש התחלות בנייה בשטחים שמיועדים לתכנון. תודה רבה. ראש המועצה, בבקשה. אני מקווה ששמעת את הנתונים ואנחנו איתך. בוקר טוב. הבעיות שלנו כמו שאר הישובים, רק אצלנו קצת יותר קשה. יש לנו בעיה עם קו תפן, שאמור לעבור בתוך הכפר בין הבתים. הקו לא נוגע לנו, אנחנו לא מתחברים אליו בכלל וזה לא שייך לכפר בכלל. במקום להעביר אותו בלי הבתים אצלנו, היו מעבירים אותו על הגבול בינינו לבין מטה אשר. מטה אשר התנגדו, הכי חלשים הם אבו סנאן, ג'ת-יאנוח, אז העבירו את זה בתוך ה - - - אתה מתכוון לקו ביוב,

כן, עכשיו מה יצר הקו הזה? התושבים התנגדו ומה עשו לנו? אז עשו לנו עונש קולקטיבי לכל הכפר ולכל הכפרים גם, אבל חשוב לציין שממש הרסו את הכפר שלנו עם הקו הזה. עכשיו, זה גרם לזה שלא אושרו לנו אף תוכניות מפורטת ואף אחד לא יוכל לבנות. האדם הזה של הפיקוח מדבר על תושבים הכי טובים והתושבים בכפר שהם יוצאי צבא, מהנדסים, רופאים, אקדמאיים, אילצתם אותם לבנות ללא היתרים. אתם עשיתם מהתושבים שלנו עבריינים בגלל שלא אושרה אף תכנית מפורטת בגלל קו תפן,

הענשתם את כל הכפר ולא נתתם אף אישור מאף אחד. כל תכנית מפורטת הרסתם אותה ואת כל הכפר, אבל העברתם את הכפר כולו לתושבים עבריינים. לנו יש את התושבים הכי טובים במדינה, כל זה באשמתכם ולא באשמת הכפר או התושבים, זה באשמתכם. יש לי שאלה, ברשותך, מאחר ואנחנו נפגשנו ודנו גם בעבר, גם אצלך במועצה וגם בדיונים אזוריים בנושא התכנון אצלך. קודם כל, אנחנו הולכים לעשות דיון נפרד על כל נושא התשתיות וקו הביוב שמנקז את כל גב ההר ויורד דרך שטח השיפוט שלך. על מנת לפתור את הבעיה, גם לג'אבר וגם לכם, אני יודע שכן יחד עם משרד הבריאות נמצא הפתרון המתאים לגבי העברה של קו הביוב, גם מרחיקים אותו, גם מעמיקים אותו וגם מוצאים פתרון שהוא ייכנס, כלומר מתחת לשטח שלכם ומתחת לכביש, בצורה כזו שבסופו של דבר יינתן מענה, זה מה שאני יודע. אם זה לא ככה, אז אנחנו נבדוק את זה, והוועדה פה רושמת לעצמה לבדוק את הנושא הזה.

אנחנו יודעים מדיון שהיה בוועדה המחוזית שהנושא הזה נפתר. קודם כל, לא משרד הבריאות ולא אף אחד. אני פתרתי את הבעיה, ועדיין לא עשו. בריאותית אני מתכוון. לא נפתרה הבעיה עד הסוף, אבל אני פתרתי את זה וזה לא שייך לניקוז שיורד לוואדי, זה למעלה, העברנו אותו למעלה. אבל, אנחנו לא צריכים להרס בשביל קו תפן, למה? אתה צודק. למה הורסים את כל התושבים בגלל קו תפן? קו תפן הוא לא שייך לנו, אין לנו נגיעה איתו, אנחנו לא מתחברים.

זה קו שהיה אמור לעבור בין מטה אשר לבין אבו סנאן וג'ת-יאנוח, אז העבירו אותו,

בסדר הגענו עד עכשיו.

מ-2000 עשיתי שכונה של חיילים משוחררים, מ-2000 עד היום אף אחד לא היה יכול לבנות בית אחד. כל החיילים המשוחררים והזוגות הצעירים, ואנחנו בשלוש עדות פה, דרוזים, נוצרים ומוסלמים. מאז, מ-2000 ועד היום אף אחד לא היה יכול לבנות, למה? כי לא אישרו תוכניות ולא אישרו תוכניות מפורטות וכל הברדק הזה. עכשיו, אני חוזר על זה שוב כי זה מאוד כואב לי, אילצתם את התושבים הטובים ביותר להיות עבריינים ולבנות. הם לא יחכו עשרים שנה כשיתחתנו, בן עשרים וחמש יתחתן בין שישים, חמישים ואז הוא לא יכול להתחתן. אתם גרמתם פה לבעיה מאוד כואבת. אנחנו פה כדי לעשות לסייע. הנקודה ברורה, אתה מדבר מדם ליבך, מכאב, אתה מייצג את התושבים שלך בצורה הכי נכונה שיש.

על מנת להתקדם עם התוכניות המפורטות, כמה תוכניות מפורטות אצלך כרגע יש על השולחן של ועדות התכנון וכמה זמן ייקח לנו? אני יודע גם שלקחת, ולדעתי, עשית צעד מצוין לגבי אלוף משנה, שהוא היה יושב ראש ועדה, שיסייע לך בתכנון - - - נכון. אני חושב שזה צעד מצוין. כל אחד שיכול להכניס אנשי מקצוע, על מנת לקדם את התכנון זה מאוד מאוד מבורך.

אני אומר, תן לנו תמונות מצב כמה מפורטות ומה הסטטוס שלהן,

תיכף תקבל את הכל. איש המקצוע,

יקריא לך את הכל ותשמע את הכל.

זה, בקשר לוותמ"ל - - - כן, יש לך מתחם.

הוותמ"ל הוא שלוש שנים, זוחל ויש התנגדויות ואנחנו פונים למתכננים ולא עונים. היה שיתוף הציבור, אנשים התנגדו, הם לא עונים בכלל. הוותמ"ל הזה במקום שייקח תשעה חודשים, לוקח שלוש שנים - - - מי המתכנן? ותמ"ל אסור לו לקחת שלוש שנים. ותמ"ל לא נולד על מנת שייקח לו זמן, ותמ"ל נולד על מנת שאתם תעשו תהליך מהיר לתכנון, זה היעוד שלו. אם אתה אומר לי שלוש שנים, משהו עקום בכל התכנון הזה. בדיוק שלוש שנים - - - מי זה המתכנן?

אחרי שיתוף הציבור והכל, אנשים מתנגדים, מנסים לדבר עם המתכננים, אף אחד לא עונה ולא פותרים בעיה ואנחנו לקראת שולחן עגול. אני מרגיש סך הכל מזלזלים ברשויות - - - חס וחלילה, אסור שזה יקרה.

תעבירו את השם של המתכנן לוועדה - - - משרד מתכננים יובל קדמון ומלכה.

אז המתחם של הוותמ"ל ברור לנו, שאר המתחמים - - - אוקיי. אז עכשיו אנחנו עוברים למופרטות שהחזירו אותן כעונש לכפר, המהנדס העביר את זה - - - כן, אני רוצה להתחיל על פי הסדר של הפיקוח. אני מתחיל מהתכנית הכוללנית. התכנית הכוללנית התחילה בשנת 2014, עד היום היא לא פורסמה להפקדה. התכנית הכוללנית הזו, משום מה, עדיין לא הופקדה. התכנית כוללת שבעה מתחמים חדשים שמוסיפה אותם למתאר הקיים - - - סליחה על השאלה המקצועית, כי אמרת שני דברים, לא פורסמה להפקדה ולא אושרה להפקדה מה היא מבניהם?

בלי אישור התכנית הזו המועצה לא יכולה לבקש אפילו תמורת אף מתחם. רגע, רגע. היא הופקדה בתנאים, אבל עדיין לא פורסמה, אין פרסום. עכשיו, יש כמה חסמים בתכנית הזו, אחד מהם היה שינוי התמ"מ. הוועדה המחוזית יזמה שינוי תמ"מ שהוולנת"ע קידם אותו והשהו אותו, למרות שהמועצה התנגדה משום ששינוי התמ"מ הזה בשטחים שמוצעים לשינוי התמ"מ הם נגזרים מתכנית הוותמ"ל שהמועצה כבר מקדמת משנת 2019, גוזלים מאתיים חמישים דונם. שינוי התמ"מ הזה אושר בוולנת"ע, למרות התנגדות המועצה. אני נכנס עכשיו למתחם של הוותמ"ל. המתחם של הוותמ"ל היום, אנחנו מקדמים - - - שנייה, אני רוצה להיות איתך מקצועי. אמרת שהתכנית אושרה להפקדה - - - איזו תכנית? הכוללנית. לא, היא עדיין לא פורסמה להפקדה. היא נמצאת בלשכה, מילוי תנאים לקראת פרסום הפקדה.

אדוני המהנדס,

אני משתדל לשאול אותך שאלות מקצועיות מתוך הנחה שאני מבין בזה משהו. כאשר אתה אמרת אושרה להפקדה, היא אושרה להפקדה בתנאים ואתה אומר שאחד התנאים הוא שינוי תמ"מ, האם יש עוד תנאים? הרי, התהליך התכנוני, ברגע שהתכנית מאושרת להפקדה, היא מאושרת להפקדה בתנאים, צריך ללכת ולעמוד בתנאים. שינוי תמ"מ זה תנאי אחד, האם יש עוד תנאים נוספים שצריך לעמוד בהם, על מנת שבסופו של דבר התכנית שלכם תופקד?

גם אחרי ההפקדה יש את הערעורים, אחרי הערעורים יש את הדיון בערעורים ואחרי זה הפרסום של ההפקדה, זה התהליך הנורמלי. עכשיו, תאפס אותי איפה אנחנו עומדים. קודם תציג את עצמך. אני מהנדס מועצת סאג'ור. יש עוד תנאי אחד שהוא פתרון קצה לביוב - - - כן, דיבר עליו קודם ראש המועצה. כן, שהוא תלוי עם פתרון של קו תפן. אוקיי, בסדר, זה הנושא השני. למעשה אלו שני התנאים להפקדה של התכנית הכוללנית?

הבנתי אותך, עכשיו תעבור למפורטות. אז, הוותמ"ל מטופל משנת 2019, אנחנו לקראת שולחן עגול. הוותמ"ל טופל בשלבים - - - מתי השולחן העגול עם הוותמ"ל? ב-28 בחודש. אנחנו מקווים שהוא יהיה בסוף החודש הנוכחי. חשוב מאוד. חשוב מאוד המועצה תעדכן את הוועדה איפה זה עומד גם, שנוכל להתקדם.

יש לנו הרבה ציפיות על תכנית הוותמ"ל, אבל לצערנו אנחנו לא במאה אחוז בטוחים שהתכנית הזו תאושר, כי יש כמה חסמים בכל התכנון של הוותמ"ל. אחד מהחסמים הוא התמ"מ שגוזר ממנה מאתיים חמישים דונם, שזה מעורר מאוד התנגדויות מהתושבים שקרקעותיהם ייפגעו כתוצאה מכך - - - זה גם עונש, עשו אותו שטח פיתוח מיוחד. זה גם עונש.

אגב, מה העמדה לגבי המאתיים חמישים דונם? חברים, הוותמ"ל באמת מיועד להאיץ תהליכי תכנון, לעקוב, טוב לא בדיוק לעקוב, במסלול תכנון מהיר זה נקרא,

מסלול תכנון מהיר אומר שגם החסמים עצמם וגם התנאים שמעמידים אותם צריכים לרדת או להיות מוסדרים. אני מנסה להיות פה היועץ ולסייע לכם, אתה אומר לי כרגע שגם בדיון של השולחן העגול בוותמ"ל יש סיכוי שהצוות אשר דן בנושא הזה, לא ייתן לנו סעד ולא יבטל ולא יסיר לנו את התנאים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, אני מבין את זה נכון? יש לנו ישיבה ביום חמישי, ישיבה טרם השולחן העגול בזום. צוות הוותמ"ל יציג לנו את כל - - - מישהו מהוותמ"ל או ממינהל התכנון הארצי, מישהו חייב להתייחס לזה - - - אני אתייחס גם לדבר אחר שהוא חסם באישור התכנית ובקידומה, שהוא פתרון קצה לביוב, שהוא גם תלוי בקו תפן, המועצה וראש המועצה. את מי יאחד קו התפן החדש בתוך התכנית של הוותמ"ל ואחר כך היא עוברת על הגבול עם מטה אשר ובסוף הקו עם קידוח בית העמק. הצלחנו להשיג מרחק של מאה עשרים מטר מהקו, על מנת לא לקבל התנגדויות מהתושבים בעלי הקרקעות הפרטיות שנוגע בהם קו תפן - - - תגיד, מאחד עד עשר מה אתה מעריך, התכנית תאושר או לא תאושר? שאלה קשה. אני אופטימי. זה טוב שאתה אופטימי. אני אעשה את הבדיקות שלי מול מינהל התכנון, על מנת שנוכל לראות במה אנחנו יכולים לסייע.

בסדר, זה לגבי המתחם של הוותמ"ל. תהיה מכה מאוד רצינית, אם התכנית לא תאושר. אני מאוד אופטימי, אבל צריך ללחוץ. בוא נתקדם, זה ברור לנו. הכל זה מפורטות, חבל.. ראש המועצה דיבר ששתי תוכניות נפסלו על ידי הוועדה המחוזית, בשל חוסר - - - בגלל קו תפן. כן, זה היה בשנת 2017 שהם היו בצד המערבי של הכפר, הן נמצאות בתוך - - - אחרי ההסדרה של הקו, אין שום סיבה שהתוכניות האלה לא יהיו מאושרות.

הן נמצאות בתוך התכנית הכוללנית כמתחמים שבע ושמונה, עכשיו אנחנו עד היום לא יכולים לתכנן תכנון מפורט במתחמים האלה, בגלל שתי סיבות,

תקציבית והסיבה השנייה היא קידום התכנית הכוללנית.

לאחרונה משרד השיכון מבשר לנו שיש תקציב בדרך, אז כוונת המועצה להתחיל במקביל לכוללנית לתכנן במתחמים האלה - - - רק רגע, פה אני צריך להעיר משהו. בבקשה. תקציבים קודם לא היה, ידוע לכולם, עכשיו יש תקציבים. משרד השיכון היה אצלנו לפני שבוע, הם היו פה והכתיבו לנו כל מיני תנאים, שאסור לנו לקחת אף מתכנן ואף מהנדס שמכיר את התושבים. כאשר הוא עושה תכנון לא יהיו התנגדויות, אסור לנו להביא, רק מהמעגל שלהם של משרד השיכון, מה זה התנאי הזה? אנחנו לא יכולים את זה, ממש כלום. אנחנו לא יכולים לקדם שום דבר עם ההנחיות שלהם. יש לנו מתכננים, אנחנו רוצים מתכננים מאצלנו, למה מהמאגר של משרד השיכון? מי אמר את זה? ברשותך, אני שואל פה את רשות הפיתוח, יש מצב כזה שמשרד השיכון מתקצב, אומר לרשות תצאו במרכז, בקול קורא כמובן ויש מכרז למתכננים, ואחרי זה הוא גם, מה שנקרא, מגרזן להם את הרשימה.

מוריד להם את מי שצריך, בסוף משרד השיכון בוחר לעצמו, לכן אני חושב שאם יש דבר כזה, אז למה בכלל צריך למועצה? למה בכלל להעביר להם את הכסף ולהכתיב להם? שמשרד השיכון יבוא ויגיד אני מתכנן, אני הבאתי את המתכננים, אני שילמתי את הכסף. יושב ראש הרשות, והוא אומר לראש הרשות, אני תוך שנה מביא לכם תכנית, למה כל הבלגן הזה? אני רוצה לשמוע מהרשות לפיתוח תשובה רק לנושא הזה ואחרי זה נתקדם. אמין יוכל לענות לך יותר טוב.

בבקשה תסיימו את הדברים, נשמע את ההתייחסות של משרד השיכון, התייחסות של מינהל התכנון, על מנת שנוכל להתקדם.

משפט מסכם. אוקיי, אז עכשיו עדיין הגיע תקציב והכל, אבל אין הרשאות. עד עכשיו לא קיבלנו הרשאות, והכסף הזה הוא מ-959, זה כסף שלנו. נכון. לא נעים לעשות כל מיני שטויות, תמשיך המהנדס.

לגבי התוכניות המפורטות, אמרנו שכשיגיע הכסף אנחנו נתחיל במתחמים לפי הכוללנית, במקביל לכוללנית, כי אנחנו לא רוצים לחכות עד שהכוללנית תאושר ולא יודעים מתי היא תאושר. בנוסף, הפיקוח אמר שיש להם תכנית במתחם ארבע שהיא אושרה. התכנית הזו לפי הכוללנית, היא אכן אושרה שהיא תכנית אל-חרוב, אבל לצערנו היא אושרה בתנאים שצריך עוד פעם לעשות בה תכנון, איחוד וחלוקה בוועדה המקומית ובסמכותה. לכן, עד היום גם שם לא יכולים להוציא היתרים. המועצה מקדמת תכנית איחוד וחלוקה ולא יודעים מתי נקבל אישור. יש לנו עוד תכנית שהיא גם אושרה, שהיא מתחם חמש לפי הכוללנית, אבל גם שם, בגלל שהיא אושרה ללא איחוד וחלוקה, גם התבקשנו לעשות בה עוד פעם תכנון איחוד וחלוקה והיא נמצאת בוועדה המקומית. עברנו את התכנון - - - יש לה הערכת זמן? יש לך תכנית בכלל שאומרת אני, כרשות כמהנדס של המועצה, כאיש המקצוע שאמון על נושא התכנון, יש לך הערכה להגיד לי אני בסוף 2022 אגיע לתכנון שני מתחמים, 2023 אני אסיים ארבעה מתחמים? כלומר, גם יעדים וגם יעדים שהם ברי השגה, שאפשר לעמוד בהם, יש לך תכנית כזו ואתה יכול להעיר את עיננו? אנחנו מקווים שהתכנית ותמ"ל מתחם תשע תאושר עד סוף שנה, מקווים. יש לנו תקווה גדולה שהיא תאושר. אנחנו מקווים שבמתחם ארבע וחמש, יהיו גם שם תוכניות מאושרות ויתחילו בהיתרים. השנה הזו אנחנו מאוד רוצים להתחיל על פי סדר עדיפות של ראש המועצה במתחם שבע, שהוא בצד המערבי, שהוא יענה על הזוגות הצעירים של העדה המוסלמית, שאכן חייבים להתחיל בתכנון. מתחם שבע הוא יענה לאוכלוסייה המערבית שהיא כולה מהדת המוסלמית. אנחנו רוצים להתחיל ואנחנו מחכים לתקציב. אוקיי, בסדר גמור. תראו, נתתם תמונה כוללת וגם התייחסתם לדברים. תמשיכו להיות איתנו, אנחנו רוצים לעבור לג'וליס. בסך הכל, אני רוצה להגיד כאן לכל מי ששותף, ותיכף דודי כהן ממינהל התכנון רוצה להתייחס, אבל בקצרה. תראו, אבו סנאן היא סיפור מורכב, התכנון שם הוא עוד יותר מורכב. אני חי את מה שראש הרשות כאן אומר כל הזמן. אמרתי, זו לא הפעם הראשונה שאני פוגש אותו, אני מכיר את המורכבות גם מהכובע הקודם שלי, של התכנון אצלו באזור, גם ממה שעשיתי שהייתי היועץ המוניציפאלי של תכנית הגליל המערבי. אין ספק, שהמיקום הגיאוגרפי של אבו סנאן מנקז אליו את כל מה שיש מגב ההר, הם הביאו אותנו בסופו של דבר למורכבות תכנונית גבוהה יותר. אנחנו אתכם ונמשיך להיות איתכם, עד שבסופו של דבר הדברים ייפתרו. אני מאמין שייפתרו, כמו שאמר המהנדס, יש אופטימיות, כן צריך לקחת את האופטימיות ולהתקדם איתה במלוא העוצמה. דולי כהן, יועצת בלשכת התכנון, מחוז חיפה, בבקשה. אני רוצה להתייחס לנושא של התכנית הכוללנית לאבו סנאן. ברגע שהתקיים דיון לשינוי התמ"מ החסם הזה יסתיים ואז אפשר יהיה להתקדם עם התכנית הכוללנית במילוי תנאי ההפקדה. עודכנתי על ידי לילך, שמלווה את התכנית, שהיא בישורת האחרונה ובעצם היא ממתינה לעותק, ואני חושבת שבזמן הקרוב כבר נוכל להפקיד אותה. לגבי יתר המתחמים, כמובן הנושא של קו תפן הוא החסם, וזה טוב שאמרת שאתה תקדם את הדיון בוועדת תשתיות, כי זה באמת מהווה חסם להתקדמות בתוכניות המפורטות. מעבר לכך, לגבי ההרשאות, מיכל תתקן את זה, היא מכירה את זה יותר, ההרשאות הועברו למשב"ש, ככה שמינהל התכנון לא מעורב פה. תקציבים זה מול משרד השיכון.

ברור לי. גם את אופטימית לגבי הוותמ"ל, כמו שהמועצה? אני חושבת שכן, כי עכשיו בעצם יש את שינוי התמ"מ. בבקשה, צריך להאיץ את התהליך. אפשר להאיץ את התהליך, בדיוק.

משרד השיכון יתייחס בסוף להכל. אנחנו עוברים לג'וליס.

להציג את מצב התכנוני בג'וליס על ידי רשות הפיקוח, ומיד אחרי זה ראש הרשות או נציגו. בבקשה.

ג'וליס דומה לאבו סנאן בהיבט הזה שגם בג'וליס יש תכנית מתאר חדשה. בג'וליס אנחנו מדברים על רשות שיש בה סדר גודל של אלף תשע מאות בתי אב, יש תכנית מתאר לקראת הפקדה במצב דומה מאוד למצב של אבו סנאן. התכנית מציעה עוד אלפיים שמונה מאות יחידות דיור, דרך אגב יותר מאשר הכפלת גודל האוכלוסייה. לכמה זמן? מה זה הכפלה? כיום יש בג'וליס אלף שמונה מאות בתי אב, התכנית מציעה אלפיים שמונה מאות יחידות דיור.

יותר מאבו סנאן.

במקביל לקידום תכנית המתאר, מקודמות עוד תוכניות מפורטות, חלק מהן כבר מאושרות וחלק מהן מקודמות. התוכניות נותנות מענה לתוספת יפה מאוד של אלף מאה חמישים. ארבעת התוכניות המפורטות, אלף מאה חמישים יחידות דיור. דהיינו, כרגע במצב הנוכחי, יש פתרונות דיור לחלק גדול מצרכי הישוב. יחד עם זאת, ב-2021 אנחנו מצאנו שלוש התחלות בנייה בשטחים בג'וליס, שתיים מתוכן בשטחים שעובדים עליהן בתכנון. שהן עולות בקנה אחד עם התכנון העתידי? שהן לא עולות בקנה אחד עם התכנון העתידי. זהו.

בקיצור אתה אומר רק שלוש - - - המסקנות הן שמקודמות ארבע תוכניות מפורטות ותכנית מתאר חדשה, שמאפשרת תוספת של אלפיים שמונה מאות יחידות דיור. התוכניות המקודמות והמפורטות כבר לאלף מאה חמישים יחידות דיור, יש עוד לא מעט מתחמי תכנון שניתן עדיין לקדם, צריך ליזום את התכנון בהן ומצאנו התחלות בנייה שמסקלות חלק מהתוכניות האלה. אוקיי, תודה רבה. ויסאם נבואני, ראש מועצת ג'וליס, בבקשה. שלום ובוקר טוב לכולם. אני כמובן על הדיון הזה, אני אעשה את זה גם בקצרה. אנחנו רואים את הצרות של אחרים, אז אני מבין כמה מצבי טוב. אני שמעתי ככה שהוא ממש לא מצא חן בעיניי, שמגלים שיש התחלות של בנייה בלתי חוקית במתחמים המתוכננים. אני יכול לקבל קצת רקע על הנושא הזה? כי אצלי אין בנייה בלתי חוקית, אבל אני אשמח לדעת אם יש כאלה שאתם יודעים עליהם ואני לא. יגידו לך את הפרטים ויעדכנו אותך על הכל. טוב, המצגת לא פועלת.

בוא תסביר לנו, אנחנו נשתדל ככה להבין את הדברים.

בכל מקרה, אני מבקש את המצגת כן לשלוח לוועדה, שתהיה אצלנו.

נכון להיום ג'וליס מונה כששת אלפים שש מאות שישים וחמש תושבים, שטח שיפוט ארבעת אלפים שלוש מאות דונם, תחום מתאר מאושר היום אלף תשע מאות ארבעים וחמש כולל מאה ארבעים ושבע דונם באזור תעשייה,

שיווק מגרשים אחרון היה ב-2020, שיווק קטן של שתיים עשרה מגרשים בודדים. בשנת 2009 שווקו שש עשרה מגרשים, והשיווק הקודם לכך היה בשנים 2000,

ישוב ג'וליס למעשה גובל בצד הצפוני שלו לכפר ירכא, צפון מערב ביאסיף,

למעשה, מזרחה יש בסיס צבאי, בסיס תחמושת תפן ומצד מערב עובר כביש ארצי מספר שבעים. אפשרויות ההתפתחות של הישוב

תקציב ופיתוח שלושים מיליון שקל,

יש שכונה דרום מערבית שהיא משולבת גם מגורים וגם מסחר, הסטטוס הוא

כי אתה בנושא הוותמ"ל מתקדם, את זה אני יודע. בעיקרון, התוכניות שלי הן כאלה, כרגע אני משווק את עין בטיחה, זו שכונה שהיא משווקת,

הצפי הוא שהיא תאושר בחודשיים הקרובים ואז אפשר יהיה לשווק אותה.

מבחינת השיווקיים, אז יש את בטיחה, זה אחד, שכונת הנחל תשווק השנה למגרשים ושכונה צפונית למעשה שאושרה גם בימים אלה, אני כרגע בוחן אם יש צורך לשווק אותה או שאין צורך בשלב הזה. אנחנו מסיימים את השיווקיים של שתי השכונות ואז השלישית נחליט על פי הצורך שלנו. באזור התעשייה, בתכנית הכוללנית, אושרה לנו תוספת של ארבע מאות תשעים ושמונה דונם, שני מתחמים אחד מאתיים ארבעים וארבע והשני שלוש מאות דונם, אנחנו נמצאים בתכנון מפורט שלהם. מתחם אחד דרך חברת גדיש ומתחם אחר דרכנו. אני שאלתי אותך גם בפעם שעברה,

מה חסר לך לגמור את כל התכנון אצלך? מבחינה תקציבית, על מנת לגמור את כל התכנון הזה, אני למעשה צריך שמונה מיליון שקל. לא, כל המתחמים, לא רק את התכנון שכרגע. כל המתחמים בישוב לפי הכוללנית, שכולל אחד עשר מתחמי בנייה חדשים עד 2035, לא כולל אזור התעשייה, זה שמונה מיליון שקל סך הכל תכנון. מתוך זה יש לי הרשאות של חמש מיליון מאתיים ארבעים אלף שקל. אנחנו כרגע חסר לנו שתיים נקודה שמונה, על מנת לסיים את הכוללנית למעשה, את כל מה שכלול בכוללנית. אני יודע שבשבע אחד שש יש תקציבים, אני מאמין במשרד השיכון. הם למעשה דואגים כרגע, מבחינתי זה לא חסם כרגע. אני מקווה שאני אקבל את ההרשאות החסרות ואנחנו נשלים את התכנון. זהו, זה המצב. תודה רבה. שוב, גם פה רואים ישוב שהוא מתקדם תכנונית, שהוא מסתכל קדימה בתכנון, זה חשוב מאוד. מופיד, אני פשוט מוכרח להגיד משהו פה בנושא הזה.

אומר שבג'וליס לא תהיה מצוקת דיור גם לא תהיה מצוקה של שכונות חדשות, אבל אני אומר דבר אחד ואני מרגיש ככה שהדברים מתקדמים הרבה יותר מהר, שיתוף הציבור הוא דבר מאוד מאוד חשוב,

בכל המתחמים האלה אנחנו משתפים מעל שש או שבע פעמים את אותו ציבור לשכונה, ולפעמים גם הציבור צריך להבין שיש הפרשות וצריך להפריש, ואי אפשר להיכנס לבתים במנהרות ובגשרים ומה לעשות, אם רוצים גם תכנון יפה ובסטנדרט גבוה, אז ההפרשה צריכה להיות גם בהתאם. אני חושב שהתושבים בג'וליס הפנימו את זה וזה עובד יפה. אתה צודק מאוד. בסוף בסוף הציבור צריך להפנים, כאשר אתה משתף אותו, שזה המצב.

אני אומר שהציבור בסוף עם ראש על הכתפיים, השכל הישר בסוף קובע, ופעם אחרי פעם אחרי פעם זה מסתדר והציבור מבין את זה. רק למיכל, משפט אחד, חשוב מאוד את ועדות המשנה למעשה, את השני מיליון שקל שיש בהחלטה 716 להקמת ועדות משנה לטיפול בחברה הדרוזית. אני דיברתי גם עם מתכננת המחוז הצפוני וגם עם אורי אילן יושב ראש הוועדה המחוזית, חשוב מאוד לקדם את זה בצורה מקצועית כמה שיותר מהר - - - מה זה לקדם, הכסף לא הועבר? לדעתי, לא. אני בדקתי את זה לא ממזמן והכסף עדיין לא עבר מהאוצר למינהל התכנון. אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה, תישארו איתנו ראשי הרשויות. אנחנו נעבור להתייחסות של משרד הבינוי ונתכנס לסיכום של הפרק הזה. הישובים האחרים זה בדיון הבא, אחרי אחת עשרה. משרד הבינוי והשיכון הנציג שלנו במשרד אמין אבו חייה, אחרי זה מינהל התכנון בקצרה. קודם כל, אני מאוד מברך על הדיון. אני אמרתי בדיון הקודם, אני אומר גם עכשיו, אנחנו בסוף נשענים בעניין הזה מתוך התקציב הקיים בהחלטה. היום המצב הוא שיש לי ביד סך הכל בהחלטה לשנתיים חמישים מיליון שקל כולל את התצ"רים ואנחנו כרגע של בניית קריטריונים בשיתוף הרשויות וועד ראשי הרשויות, איך בסוף הכסף הזה יתחלק. יש לי שאלה והערה, תאיר לנו. אתה אומר חמישים מיליון שקל לתכנון, כולל תצ"רים?

אתם יודעים לעשות את ההבחנה כמה לתצ"רים וכמה לתכנון? למה אני אומר את זה? תדייקו בנתונים, כי בסוף באמת כל אחד זורק, זה אומר שיש שבעים מיליון, זה שמונים מיליון ותשעים מיליון, בוועדה פה ומדובר על ועדה מקצועית והם משקפים את האמת. אתה אומר חמישים מיליון מוקצה למשרד השיכון והתכנון? אני אסביר במפורט. אני מחלט את זה לשתי החלטות, כרגע התייחסתי ל-716 - - - נכון, אנחנו מדברים על 716 כרגע, אנחנו לא מדברים על משהו אחר. בסך הכל ארבעים ושש מיליון לתכנון סטטוטורי ועוד ארבע מיליון לתצ"רים, סך הכל חמשים מליון ביחד.

תתקדם. מתוך זה אני יודע גם להגיד, ויודע להסיט אם צריך למעשה בין הסעיפים עצמם בין תצ"רים לבין מפורטות, זו לא הבעיה - - - אני חושב שתסיטו בסעיפים אחרים, עדיף. עכשיו, אני אגיד שיש פה שתי אמירות, אחת אנחנו כרגע בונים את הקריטריון לחלוקת התקציב, לכן אני מול ועד ראשי הרשויות סיכמנו פחות או יותר איך זה יתחלק.

יותר נכון שבסוף שייקבע סדר עדיפויות ברשויות. אני מתוך הנתונים שיש לי לישובים הדרוזים הצורך הוא, אמרתי מאה עשרים ושבע מיליון שקל - - - שנייה, נדבר על התמונה הכוללת אחרי שנסיים את כל הישובים. לגבי הישובים שכרגע עלו, יש לך משהו להתייחס?

אם אתה זוכר, באחד מהדיונים אתם הייתם צריכים ללכת ולעשות מיפוי צרכים של כל הישובים, לחזור אלינו תוך שלושה שבועות ועדיין לא קיבלנו את הנתונים, אני מזכיר לך. אנחנו עוקבים אחרי הכל ונעקוב אחרי הכל. לא, קודם כל, שלחתי לך בווטסאפ. אם תפתח את הווטסאפ שם זה אצלך כבר, אוקיי? שלחתי לך באופן אישי. אז אני אבקש שזה יגיע לוועדה, זה יותר אמין מהווטסאפ שלי, כי אני לא יודע מתי אני פותח אותו, לפעמים ב-2:00, 3:00 בלילה. אני אציין פה, יש לנו עוד עבודה לטייב את הנתונים, לטייב הכוונה הוא שלפעמים,

דברים משתנים במעלה הדרך ובמיוחד בעקבות הדיונים האחרונים שקיימנו. אנחנו נעביר מסמך מסודר,

עוד לא עברו שלושה שבועות, אני עדיין בזמן שקבענו, עבר שבוע מאז שדיברנו. אנחנו נעביר את זה בהקדם. אבל, בסופו של דבר, מה שאני רוצה לומר הוא שלנו חשוב שבסוף יהיה סדר עדיפויות בתכנון, כלומר שכל רשות תדע להגיד מה הזמין ביותר מבחינתה, שיקבל עדיפות ראשונה במהלך השנה הקרובה ומה שנשלים, נשלים בשנה הבאה.

אם יהיה צורך להסיט תקציב בלי תכנון מסעיפים אחרים, זו הנעה לא פשוטה. נוח ללכת לשם, אבל זה לא תמיד נכון.

בוא נתקדם, עין אל אסד, אבו סנאן וג'וליס, יש לך מה משהו להגיד להם כרגע או שאתה צריך עוד לשבת איתם?

אני עם ג'וליס מאוד מתואם מול ויסאם, הוא עושה עבודה מאוד טובה. אוקיי, וסאג'ור? הישובים שדנו בהם, יש לך מה להגיד לראשי הרשויות כרגע? או שאתה רוצה להשאיר הכל לסיכום הצופים ולשלוח להם את הסיכום? אני מעדיף את הסיכום הסופי, כי אני מותאם גם מול ג'אבר וגם מול ויסאם - - - אוקיי. אם אתה מותאם מול ראשי הרשויות זה בסדר. אבל, עלתה פה סוגיה שבעצם אתם מתקצבים, אתם מבקשים מהרשות לצאת למכרז, יוצא מכרז ואתם קובעים להם בעצם איזה מתכננים.

יש לכם מאגר של מתכננים ואתם אומרים להם רק מהמאגר הזה אתם יכולים, זה אמת? יש אמת בזה? נכון, זו ההנחיה החד משמעית. של מי ההנחייה, אם יורשה לי לדעת? שלנו, של משרד השיכון. פנימית של המשרד, אוקיי. גם על היועצים המשפטיים וזה מסיבה פשוטה, אנחנו נכווינו לא פעם אחת שרשויות, רואים את זה במגזר הערבי יותר מאשר בדרוזי, לצורך העניין, שהולכים וקושרים קשר מול מתכננים ובסוף לא יוצא מזה כלום

ראש הרשות קיבל תשובה ואני קיבלתי תשובה.

כל אחד יכול להירשם למאגר, אבל אנחנו נבחן אותו, ניסיון, תב"עות שקידם ומה היכולות שלו - - - ברור לי, תהליך בריא, אבל אני שואל משהו אחר, אם המאגר נמצא במשרד השיכון והכסף נמצא במשרד השיכון,

למה בסוף המועצה צריכה להוציא את המכרז? אולי תבוא למועצה ותגיד אוקיי, לנו יש מתכננים, אנחנו הוצאנו מכרז, אדוני ראש המועצה מה אתה צריך, יש לך ארבע מתחמים, כן? אנחנו נתכנן לך את ארבעת המתחרים, אלה החברות שלנו, אנחנו איתך יד ביד עם שיתוף ציבור, איחוד וחלוקה כל התהליכים ותאיצו את התכנון, חשבתם על זה? אנחנו עושים את זה בחלק מהרשויות.

אני יודע במיוחד שכונות חיילים משוחררים, אתם כן עושים את זה.

אני אומר תמיד, רשות שרוצה לעבוד איתנו דרך חברה מתכננת של המשרד, אנחנו ניקח את זה מהתחלה ועד הסוף. האופציה השנייה, שאנחנו מעבירים לרשות והרשות בוחרת למעשה מתוך המאגר את מי היא רוצה להפעיל לתכנון. שתי האופציות קיימות על השולחן, אני לא מעדיף אחת על השנייה.

בתב"עות גדולות, אני מעדיף שכן המשרד יתכנן שאני אשים חברה מתכננת משלי. בסדר גמור. תודה, אמין, אתה באמת גם עושה עבודה, מה שנקרא, גם מסביב לשעון וגם ממוקדת מטרה. הותק והניסיון שלך יכולים באמת לתרום הרבה, צריך פשוט לנצל את זה. אני הייתי רוצה להוסיף שתי מילים, לגבי ג'וליס אם אפשר. כן, דולי ממינהל התכנון הארצי.

מלווה את התכנון במגזר הדרוזי מטעם מחוז צפון תקופה ארוכה לצד הצוות של מיכל מריל. קודם כל, אני מברכת על הדיון הזה. אני רציתי להתייחס לג'וליס, שזו דוגמה ממש מצוינת איך ראש המועצה באמת עובד בשיתוף פעולה עם מחוז צפון, עם לשכת התכנון. הנושא באמת של שיתוף הציבור בתהליך התכנון הוא הכרחי ונחוץ. ככל שיש שקיפות אל מול התושבים והציבור, הוא יודע מה הולך להיות, אנחנו מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות ובאמת למינימום התנגדויות ואפשר ליישם את התכנון. אז, זו דוגמה ממש טובה לעבודה כאשר ראש המועצה מעורב, פעיל וגם משתף את הציבור. בסדר גמור, מאה אחוז, תודה רבה. אנחנו מגיעים לסיום הפרק הזה של הדיון. אנחנו פה מסיימים את הדיון הזה. הדיון הבא הוא בשעה 11:00, אנחנו פותחים את הדיון הנוסף בנושא כיסרא סמיע,

בית ג'אן, חורפיש וריחאניה. אני כבר מבקש להכין טכנית וטכנולוגית את המצגות של הישובים האלה, על מנת שיהיה לנו רצף. אני אומר כאן, תשלחו הודעה כבר לרשויות, אם מישהו רוצה להציג כזו או אחרת, שהמצגת תגיע אלינו. אני לא מבטיח שיהיה זמן להעלות אותה, אבל בהמשך שמה שניסה להציג ראש המועצה של ג'וליס ולא יכולנו להציג, אז את החומר שאתם רוצים שיגיע לוועדה תשלחו אותו מבעוד מועד, מה שנקרא. כל החומר,

שמגיע לפה הוא רק מצטרף למאגר שאנחנו בונים אותו, מאגר נתונים שיהיה לנו לפיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים תכנונית, בנושא תוכניות מתאר כרגע, שאר הנושאים כמובן נמשיך בהם, פיתוח תכנון לתשתיות וכן הלאה. ניפגש בשעה 11:00, תודה רבה